בוקר טוב.

הדוח האחרון של מבקר המדינה הוא דוח 69ב, אבל יש מספר דוחות שעוסקים בנושא ומבקר המדינה מציג כאן חלק מהם.

והאלוף איל בן ראובן יהיה כאן יותר מאוחר, וכמובן נציגי ארגון נכי צה"ל. אני

הגדרת אחוזי הנכות ועד לטיפול עצמו בנכים התמונה איננה טובה,

וחובה עלינו לעסוק בה עד שהיא תשתפר. הדיון הזה הוא חלק מהעניין. נתחיל

משך הטיפול לקביעת דרגת הנכות, תהליך הפקת לקחים יש הרבה מאוד ערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות, ולא כל כך נלמדו מהם

אוישו רק 58% מהמשרות שנקבעו בתקן, הווי אומר היו חסרים תשעה רופאים במשרות תקניות.

אנחנו מצאנו שיש גידול בעומס שמוטל על רופאים ופגיעה ברמת השירות הרפואי שניתן לנכים. בהשוואה ל-1,500 חולים שבקופת

כמו כן, אנחנו המלצנו שמשרד הביטחון יאיץ את הפיילוט בנושא העברת הטיפול הנכים לקופות החולים, וישלים את הבחינה של תהליכי עבודה ועומסים כדי לשפר את השירות שניתן לנכי

לקבל שירותי

וזה מגביל, בעצם, את שיקול הדעת של הרופאים. אנחנו גם מצאנו שהגבלת הזכאות הייתה במסמך שלא היה שקוף לנכי צה"ל, והיא מנוגדת לכללי מינהל תקין.

חשוב לי לומר שעל-פי הבנתי ההמלצות שאני מדבר עליהן מדברות על מהפכה, על שינוי של תהליכים שמובילים לשינויים ארגוניים שמובילים גם לשינויים בחקיקה. זה לא איזה נושא אחד שאם אנחנו נתקן אותו בזה תיפתר הבעיה. אנחנו צריכים פה לפתור בעיה

מסוים הדיון נעצר מפני שראם עמינח הגיע אל מול

אמר את הרעיון הבסיסי של

אם יעשו שינוי ברפורמה, היא תביא בדיוק לאנטי-שיקום.

היה דיון על דור א' ודור ב'. אני לא בטוח שניכנס לכל הפרטים של הדבר הזה.

שאנחנו מדברים עליו,

הוא נמצא בזה שזו חבילה שלמה.

בצורה משמעותית,

אני קורא לזה: בשעת הזהב בשעה הראשונה, בימים הראשונים ובשבועות הראשונים שבהם הם מגיעים,

כהלומי קרב או כפצועים בצורה כזו או אחרת. התהליכים היום הם בלתי-נסבלים, מבחינת

שים שמגישים תביעות זה לאו דווקא בתחום השחור והלבן הזה אולי לשמחתנו, אין לנו מלחמות גדולות ואין לנו פעולות גדולות האם מה שאתה אומר עכשיו יכול,

הדבר הזה היום הוא בלתי-ניתן במשרד הביטחון

הדבר הזה פוגע, כמו שנאמר,

* הדבר הבא שהצגתי אותו הוא כל נושא הטיפול בהלומי הקרב. נושא הלומי הקרב הוא נושא כבד מאוד שהולך

בתוצאה,

צריך שתהיה ועדה ציבורית או ועדה מייעצת למשרד הביטחון או למדינה בכלל שתדע לעקוב ולראות שאנחנו

יש להם היום את דוח ועדת בן ראובן.

צריך לצאת לעבודה.

טלאים, כלומר "אוקיי, בואו נשקיע קצת ונעשה את זה ובזה נוריד את סף הלחץ של הנכים". לא, לא, אסור שזה יקרה.

זה אגף שיקום של נכי צה"ל. מי שנפצע פציעה קרבית מקבל באמת את היחס הכי טוב בעולם. נושא פגועי נפש - ללא ספק אין לנו

אי-אפשר לייצר שירות טוב. הטכנולוגיות הן טכנולוגיות ישנות. ברור שצריך כאן מהפכה. בגלל זה, אני אפילו לא יורד לפרטים.

אני אומר שיש כאן הזדמנות,

כפי שאמר חברי,

היחס של משרד הביטחון זה לא עניין של בן-אדם. היחס של משרד הביטחון בסוגיית נכי צה"ל הוא בדיוק הפוך ממה שאתה אומר החל מסוגיית הזכויות. הרי כל הרעיון של חוק הנכים היה:

תודה רבה לכל חברי הכנסת שהיו פה. ראשית, אדוני

כותרת הדיון

כי אני רוצה שתלמדו מה זה נכי צה"ל באמת, וזה לא מה שמספרים לכם פה. 72% מכלל נכי צה"ל שהיו בסקר, מעל 2,000 נסקרים, הדבר היחיד שהם ביקשו הוא יחס. 54% ביקשו שקיפות מה מגיע לנו? רק 4% ביקשו זכויות נוספות. זה נכי צה"ל שלא תהיה לכם

משם באו הביטחון, העוצמה והחוצפה. עוד נאמר: "ההוצאה על אגפי השיקום באה על חשבון רכש אימונים וכדו'" את זה אמר הממונה על התקציבים באוצר.

הטיפול הרפואי בנכי צה"ל, ולכן אני מייחס אותו לדיון פה כי יש עוד דברים שאפשר לדבר עליהם, ובזה אסיים הוא הבסיס של

אבל, רק לעדכן אתכם: ב-1992 רופא באגף השיקום

היום, הפער הוא בעשרות אחוזים לטובת קופות חולים.

לראש אגף השיקום הקודם, לא הנוכחי,

רופא באגף השיקום יספרו לי שהוא רופא מינהלי,

הוא לא יודע יותר טוב מהרופא המומחה. אגב, ממתי זכות הערעור הזאת קיימת?

ומעולם. אגיד לך מניסיוני האישי. אני בדרגת 53% נכות: 35% זה אובדן עין, ו-18% על דברים אחרים. אני מניח שעל אובדן עין גם למשרד הביטחון קשה להתווכח. על הסעיפים האחרים

לגבי ציוד רפואי והתניות אדוני,

כידון חשמלי למשותקים. מה עוד היה לנו שם?

לעיוורים. טלפון לעיוורים.

כשהוא רוצה, הוא יכול לעזור לי. זה עובר דרך קרנות

לזה הגענו. עייפות החומר לא מעניינת אותם. מישהו כאן קנה פעם אוטו חדש והעביר את הגלגלים של האוטו הישן לאוטו החדש?! אדוני יושב-ראש הוועדה, לרמה הזאת הגענו.

שאלתי ארבעה מנכ"לים שונים שאלה שאני אשאל את כולכם, ובואו ניקח אותי כדי לא לדבר על אחרים. כשנכנסתי ללבנון, דרשו ממני שלמות חיילית לתת את

אמרתי לוועד המלווים שחתם על זה: מי הסמיך אתכם לחתום על זה בכלל?

מה שהם הבטיחו, שחזיתי, קורה כבר. אני חשבתי שזה יקרה בעוד חמש-שש שנים זה כבר

הוא, יש לו 100% אחריות ולי יש 100% אחריות. אני לא חולק איתו אחריות.

וצר לי שהם לא רואים בנו שותפים אלא סוג של יריבים.

נושא הטיפול הרפואי אנחנו נעשה ביום חמישי, ותכף אגע כמה נקודות שנציג אותם ביום חמישי אבל יש לי אותן פה ואתם תקבלו אותן. נושא הרופאים המחוזיים יש תקן של 21,

ברור בחדר הזה ובעיקר לאלה שיושבים מולי: כל מה שמשרד הביטחון, מדינת ישראל, נותן דרך אגף שיקום לנכי צה"ל זה

אגב, חזי השמיט את זה ולא בכוונה, אבל העליון אמר והייתה לו ביקורת. הם קיבלו חלק מהטיעונים של נכי צה"ל, ודפנה ברק אמרה בסוף שלאחר שהיא מקבלת את זה שצריך לצאת מכרז,

בתזכיר חוק הנכים יש מכונות כביסה, דמי חימום, דמי קיום - - - זה לא אמור - - - אני אומר

אני אומר

אבל, זו, בדיוק, הנקודה שאתה, אדוני היושב-ראש הערת עליה.

זה שכל השיח פה הוא ועדה לזה, ועדה לזה וועדה לזה בוא ונדבר רגע אחד שכשבן-אדם

ואם המינוי של הבן-אדם עכשיו לא יהיה בן-אדם בסדר-גודל של אוגדה,

במקום אחד גזרתי

חזי, תמשיך. אדוני היושב-ראש, כשאומרים שארגון נכי צה"ל מתעלל בנכי צה"ל, מתעמר בהם או גוזל מהם סמכויות

במסלולים אחרים, שוב, אנחנו הולכים לפי החוקים שהבית הזה חוקק; אנחנו צריכים למצוא את הקשר הסיבתי, לבדוק שהאירוע באמת קרה במהלך השירות ועקב השירות, ולפעמים זה לוקח

בוא ונדבר עליו.

אני אומר לך שכל אחד מאיתנו שקרובים לנושא אופיר הוא חבר כנסת חדש ואני פה כבר שמונה שנים ואני מוכר כמי שמטפל בנושאים האלה כמות הפניות שאנחנו מקבלים לא

שאלנו אותו: אוקיי, אז בני 60, בני 70 וחולי סכרת להם כן לתת?

להם הם לא נתנו. זאת אומרת, זו הדרך זה לא למי מגיע או לא מגיע. גם לאלה שמגיע הם לא סיפקו את זה.

הם יודעים שדור ב' נכשל. עידן, לגבי דבריך איך הסכמנו לדבר הזה, אני רק רוצה להזכיר פה לוועדה שעד לפני שלוש שנים השכר של כל המלווים הוקפא וזו הייתה

אני צריך לראות במכרז שמשרד הביטחון דואג לזה שחברות כוח-האדם לא יחסכו על הגב שלי, וזה הכול. אני לא הולך להיות - - - של חברות כוח-האדם. ברור. אבנר, תודה רבה.

אני רוצה להתייחס למה

ככול שיידרש יותר ליווי התקציב גם יעלה. אני רק אומר כדי לקבל את הפרופורציות. זה לא שאמרתי אי פעם לעידן שזה יותר מדי כסף. זה כסף שנותנים ל-2,200 נכים.

אנחנו צריכים שהנכים יקבלו את המענה המלא,

עלו פה דברים. אני שומע פה את הדברים מכל הצדדים ומכל הכיוונים.

הנכה הוא אדם שצריך להשתקם זה נקרא אגף השיקום ולא אגף התגמולים ובצדק. הנכה צריך לקבל את

כי כמו שעידן אמר,

זו אוכלוסייה שהולכת ומזדקנת ואני שמח במובן הזה שזה אומר שמצטרפים אליה פחות אנשים חדשים והבעיות שלה הולכות ונהיות מורכבות. סוגיות כמו ה-PTSD, שבאמת לא היו כמעט על השולחן,